אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום תקצוב מוסדות החינוך בחברה הערבית, הצעתם של חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין ואחמד